בוקר טוב לכולם, היום ה-4 ביולי 2022, ה' בתמוז תשפ"ב, ואנחנו מתחילים בסדר-היום. חברי הכנסת, יש הצעות לסדר?

למיטב הבנתי, זה מה שגם יקרה. העלייה הזאת תתפרס, ויש כוונה של הממשלה להיפטר מהתלות בפחם עד 2025. לצערי, אנחנו תלויים עדיין במחירי הפחם ב-25%, אבל אני חושב שהעלייה הזאת צריכה להתפרס על פני מספר חודשים, וזה מה שיקרה. אני לא יכול שלא להתייחס למתקפה המאפיונרית של יואב קיש ושלמה קרעי על היועצת המשפטית לממשלה. אין לי ספק שהרוח הרעה הזאת

את זה אתם מנסים להרוס.

יש פה חברת כנסת,

והיא אמרה לי: אני אביא לך רשימה כמה פעמים קיבלת סעד. היא נכנסה בקדנציה הזאת, עברה שנה שלמה, ואפילו פעם אחת לא הראתה לי

אני באה בפנייה, קחו את השלט הזה. יש לנו עכשיו מערכת בחירות, ואני פונה לכולם. בואו נדאג שהשלט הזה יופיע בכל פעם, לפני שאנחנו פותחים את הפה. אולי נתנהג קצת אחרת.

היינו בתהליכי הפקות לקחים, שלא הסתיימו. אנחנו ממש מזדרזים לסיים אותם, וגם המוסדות של ועדת הבחירות,

יצטרכו לאשר את התקציב לפני שאנחנו מביאים אותו לוועדת הכספים.

אני מעדכן את חברי הכנסת, שבמהלך הדיונים בוועדת החוקה על חוק הבחירות, הוכנס שינוי מאוד משמעותי, שמחייב את משרד האוצר להעמיד מקדמה בגובה

נירה, בבקשה.

ניתנו כספים והוצגו כספים להטמעת לקחים. מכיוון שכל הטמעת הלקחים הזאת לא תהיה, וגם אמרתם את

וכן, תקצוב של שלושה תקני כוח אדם ושני תקני

הבא: תוכנית 0457/03, הרשות לפיתוח כלכלי של המיעוטים, תקצוב סך של 26 אלפי שקלים בהרשאה,

של 3,500 אלפי שקלים בהוצאה, עבור מיזם להגדלת יכולת

תקצוב סך של 14,250 אלפי שקלים בהרשאה עבור מוסדות ציבור,

תיירות, תמיכה בכפרי נוער והעצמה קהילתית,

ממשלה שעניינן תוכנית להעצמה לפיתוח

בכרמל וברמת הגולן.

מאיפה מגיע הכסף?

שבעה מתוכם מגיעים מתת איוש שיש באזורי העבודה, ו-12 תקנים הם מהרזרבה הכללית.

התקציב. משרד העבודה עבר לרווחה, לא? זרוע העבודה היא תחת שרת הכלכלה. עבר?

היה

מטרות השינוי בסך 50 מיליון, זה מיקור חוץ או מתוך המשרד? זה מחולק לשני חלקים: חלק אחד הוא של המכון לייצור מתקדם,

המכון לייצור מתקדם הוא חברה שזכתה במכרז של משרד הכלכלה.

התפקיד של המכון הוא להטמיע ייצור מתקדם בתעשייה, והוא פועל כגוף ייעוץ וגם כגוף של תשתית ידע. כלומר, הוא מקים מרכז הדגמה,

שההחלטה בעניינם התקבלה בהחלטות ממשלה סדורות או בהקראה בוועדת הכספים, ככל שאלה התקבלו קודם להכרזה על יציאה לבחירות. התקציב הזה ספציפית הוקרא בוועדת הכספים ביום אישור

ההסתדרות הציונית עוסקת בפעילות חברתית, ויש שם סעיף מפורש. אין לי כרגע את האמנה מול עיניי. אני אקריא לך: המשנה ליועצת המשפטית קבע כי יש לפרש את המונח מטרות ציבוריות - - - הסוכנות בפרשנות מצומצמת. קביעה

אני מדגיש ואומר שזה עוד לא עלה על שולחנה של ועדת המכרזים של ההסתדרות הציונית, והיא לא דנה בכך. אני מאוד מבקש לדעת לאן זה הלך,

דיברו גם עם המשרד,

להיכרותי, היה עיסוק בהחלטת ממשלה בנושא. החלטת הממשלה טרם עברה, ועל כן הכספים עוד לא

לא בטוח שצריך החלטת ממשלה. ההעברה לבית החולים באוקראינה נעשתה בלי החלטת ממשלה. בואו לא נמרח את העסק. יש כספים שעוברים בלי החלטת ממשלה. הסיפור של בית חולים בנצרת,

אתה רוצה שנשים את הפיל בחדר? שים את

שנית, זה לא עניין שהבטיחו לרע"ם. רע"ם שמה כסף קואליציוני בסיפור הזה, 15 מיליון שקל.

לא צריך החלטת

נכון.

גם בתי החולים הממשלתיים וגם העצמאיים. זה בגלל כל הסיפור של האלימות שהייתה בבתי החולים?

דיברו על כך שיקימו נקודות משטרה בבתי חולים. מתנהל דיון המשך על הגברת האבטחה גם בקהילה וגם בקופות החולים. זאת תוכנית שמתגבשת היום בממשלה בשיתוף עם קופות החולים, ותגיע לאישור

בהמשך נגיע לאישור שאר הכסף לשנת התקציב 2022. בית החולים באוקראינה עובד עדיין?

הוא סיים את הפעילות שלו בסוף חודש אפריל. בינתיים תיקנו אותי שכן הייתה החלטת ממשלה, שהכריזה על הקמת בית

ההחלטה הקודמת הייתה על 4 מיליון שקלים,

כרגע מדברים על תקציב של 1.5 מיליון. יש החלטת ממשלה שמסתיימת באוקטובר? באוקטובר 2021. יעל רון בן משה (כחול לבן): זה על זה, אבל

5 מיליון שקלים. אנחנו לא מכירים את הפרטים של הנושא הספציפי שאתה מדבר עליו,

יעל רון בן משה (כחול לבן): מהנתונים שיש אצלי, משרד הבריאות הקצה מיליון שקל בשנה, בשנים 2018 עד 2021. משרד נגב גליל הקצה עוד 6 מיליון שקלים במשך שלוש שנים,

ואני אומר שזאת תקינה שיועדה לרשות כבר בבניית התקציב. עכשיו היא מתוקננת בפועל בהתאם לעמידה של הרשות בגיוס עובדים.

שהיה פה פעם ויכוח על חצי תקן במשרד החינוך? כן. עד היום לא נפתרה הבעיה, ואנחנו רואים שכל הזמן מביאים עוד תקנים מהרזרבות. אם יש

5 מיליון זה לתקורות תשלומים שאנחנו משלמים בפועל,

2.5 ו-5 מיליון זה רק לתקורות? זה נתון שכדאי לשמוע.

כמו ששמעון אמר, יש 2,600 מיליון שקלים שהולכים לפיתוח מערך החינוך

עד לפני כחצי שנה, לא הייתה הדרכה בתוך הרשות.

הדרכה של העובדים, הכשרה שלהם למילוי תפקידם בעיקר. קורסים למנהלים, קורסים בכל נושא מקצועי. יש לנו קרוב ל-60 רכזי

אנחנו נצביע על זה, אבל אני אבקש על זה רוויזיה.

וזה אירוע מאוד גדול וחשוב. קיימת תוכנית לחינוך פיננסי של הרשות, ואנחנו נעביר אותה לוועדה.

מי בעד פניות 149, 150?

אני מטיל עליה

שיא כוח אדם בתקן 125.5. פנייה 165, 166, מי בעד?

הפנייה אושרה. פנייה אחרונה להיום, פנייה 164,

עבור מקדמה על חשבון ההסכם ההבראה של חברת דואר ישראל, בתמורה לנכסים שישועבדו למדינה עד

אין הפרטה של חברת הדואר?

למעשה, כחלק מההסכמות שהושגו, בין היתר עם העובדים ועם החברה, הוחלט על קידום הפרטה מלאה של חברת הדואר. יש גם החלטה של ועדת שרים לענייני הפרטה בנושא הזה.

מתקדמת הפרטה, אבל זה לא חוסך את הצורך בתוכנית הבראה לחברת הדואר.

תבואו, תציגו תוכנית, נראה אותה ואז נוכל לאשר. אי-אפשר לאשר ככה 100 מיליון שקל.

זה לאשר 1.5 מיליארד. בדיוק. צריכים לקרות שני דברים כדי שהסכם ההבראה ייסגר באופן פורמלי,

ראשית, צריך להיסגר הסכם קיבוצי חדש עם העובדים.

משכורות לעובדים.

זה לא קשור בכלל לתוכנית ההבראה. זה לפעילות שוטפת של החברה. זה קשור למחלה השוטפת. לדואר ישראל יש הרבה נכסים.

לא מממשים את הנכסים שלהם? ראיתי שהם משעבדים אותם.

לא היינו רוצים להעביר אף לא שקל אחד לחברה עד שההסכמים ייסגרו. אנחנו מבינים שיש

אין בררה, שהחברה באמת אין לה יכולת לשלם משכורות. אני מבין שזאת לא מקדמה על ביצוע תוכנית ההבראה.

לפעילות שוטפת של

שבדיקות ההוצאות שלהם עדיין מתבצעת, והתשלומים בגינם טרם שולמו. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): עבור איזה בתי חולים בינוי ופיתוח?

פרויקטי הבינוי שיצאו לדרך בשנת 2021, ויש מגוון כאלה.

רשימת האיחוד הערבי): נוכל לקבל את הרשימה?

משרד הבריאות יוכל להעביר את רשימת הבינוי.

רשימת האיחוד הערבי): גם את הבינוי וגם את ההצטיידות. יש פה הצטיידות במחשוב. מערך המחשוב הוא של מחשוב בתי החולים הממשלתיים. ההוצאות ברבעון האחרון של 2021 לא שולמו עדיין, ולכן מועברים בעודפים. פרויקטים שבוצעו בשנת 2021, ההתחייבות להם עוד לא שולמה. אלה לא דברים חדשים. תסבירי לי את 4 פרויקטי בינוי לטובת התמודדות עם נגיף הקורונה, עליהם התחייב משרד הבריאות בשנת 2021. איזה בינוי? בינוי מחלקות קורונה, השיפוצים שנעשו בתוך בתי החולים להתאמת המחלקות לקורונה. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): אני מכירה בתי חולים שעשו את הבינוי,

אלה פרויקטים שכבר אושרו ובוצעו ב-2021. מדובר בכל בתי החולים, גם הציבוריים?

זאת הייתה תמיכה בקורונה לא רק לבתי החולים הממשלתיים. הייחוד לבתי החולים הממשלתיים הוא של מערך המחשוב, כי את זה המשרד מפעיל. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): אפשר לראות את הרשימה? אנחנו נוכל לבקש ממשרד הבריאות את הפרויקטים שהיו בבתי חולים לקורונה, ונעביר.

במיוחד משרד הבריאות. אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): בבית החולים האנגלי בנצרת יש בעיה שלמה.